מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. אני אבקש מאילנה גנס, ראש מטה בריאות הציבור איתנו, אילנה?

בזום. בזום. נא לפתוח לאילנה את הזום. להציג לנו בקצרה את הדברים, ונוכל לעבור להקראה. נראה כאילו היא מדברת. לא נורא.

טל פוקס ממשרד הבריאות.

עורכת הדין טל פוקס, משרד הבריאות, בבקשה, בתמצית. שלום. אז התקנות כאן נועדו, קודם כול, להאריך את התקנות העיקריות, תקנות שמגבילות שדות תעופה וטיסות, 28 ימים. מוצעים פה שני תיקונים. תיקון אחד לבקשת הוועדה, ובצדק, השוואה בין הפער בין הטיסה הראשונה לשנייה. כמו שזה יחול על PCR, זה צריך לחול גם על אנטיגן. זה נשמט בטעות. זה איזשהו עניין של נוסח. והתיקון השני, תיקון מהותי, הוא הכללה, בעצם השוואה של הדין שחל היום על חוזר שחייב בבידוד, שאסור לו לנסוע בתחבורה ציבורית למקום הבידוד, לא באוטובוס ולא ברכבת. ההגדרה של תחבורה ציבורית לפקודת בריאות העם, איפה שהעבירה הזאת נקבעה, לא כוללת טיסה פנימית. וכאן אנחנו מוסיפים את הטיסה הפנימית.

מה לגבי מוניות? מוניות זה אפשר. אין בעיה עם זה. מה ההבדל? בין מטוס למונית?

בין תחבורה ציבורית למונית. עכשיו נסעת עם מונית. אותו נהג מונית, עד שגילית שמישהו חולה, הסיע עוד עשרה אנשים. אז לגבי ההצדקות הבריאותיות, אפשר להפנות לבריאות הציבור.

אלה לא התקנות שמונחות כאן. אנחנו לא מדברים עכשיו על האיסור לנסוע באוטובוס או ברכבת. הדבר היחיד שכאן מובא לוועדה הוא האיסור לנסוע בטיסה פנימית למקום הבידוד. וההבדל הוא כמובן בכמות החשיפה של אנשים. ואם תרצו, אילנה גנס יכולה להרחיב על זה. אנחנו נתמקד רק במה שהבאתם. אם יש נושא שאתה רוצה לקדם, נעשה את זה ביום אחר. אנחנו גם ככה באיחור בלו"ז. רק את התקנה שהבאתם.

שבמונית זה לא הכול מונית, אלא יש תנאים.

זה צריך להיות שלא ישב שם נוסע נוסף והחלונות צריכים להיות פתוחים. כלומר, לא אמור להיות עוד נוסע, חוץ מהנהג. עורכת הדין אביגל, אנחנו יכולים לעבור להקראה?

מי מקריא? טל. טל, בבקשה. "טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 5), התשפ"ב 2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן,

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 30 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף 2020 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 30(א)(3)(א)(1), בסופה יבוא: "ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות." הוספת תקנה 30ג אחרי תקנה 30א לתקנות העיקריות יבוא: "הגבלת עליה לטיסה ציבורית שאינה בין-לאומית 30ג. אדם החייב בבידוד לא יעלה לטיסה ציבורית שאינה טיסה בין-לאומית, ובכלל זאת לא יעשה שימוש בטיסה כאמור כדי להגיע למקום הבידוד כאמור בסעיף 2(ג1) לצו בידוד בית ולבדיקה כאמור בסעיף 2(ב1) לצו בידוד בית, על אף האמור אדם החייב בבידוד הרשאי לפי צו בידוד בית לעשות שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, רשאי גם לעלות לטיסה כאמור כדי להגיע למקום הבידוד, לעניין זה "טיסה ציבורית" טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד." אני רק אגיד שכרגע הקבוצה הזאת היא קבוצה ריקה, קבוצה של אנשים שיכולים לנסוע בתחבורה ציבורית למקום הבידוד. כרגע על כל המבודדים נאסר לנסוע בתחבורה ציבורית. אבל היו תקופות בצו בידוד בית, עד לפני כשלושה שבועות שהיה מותר.

ולכן אם וכשזה זה יותר בצו בידוד בית, אוטומטית זה יותר גם לגבי טיסה פנימית.

זה יותר לגבי הגעה למקום הבידוד או שיש כוונה גם להתיר את זה לגבי הגעה לבדיקה? לגבי הגעה לבדיקה זה מעולם לא היה מותר, ולכן לא התייחסתי לזה. אני לא חושבת שזו אופציה סבירה. אוקיי. אבל אם יהיה שינוי, אז אולי נשנה גם כאן. אוקיי. "תיקון תקנה 35 בתקנה 35 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (14א) יבוא: "(14ב) חייב בבידוד העולה לטיסה שאינה טיסה בין-לאומית בניגוד לתקנה 30ג,"" זאת העבירה הפלילית על אותה הוראה. "תיקון תקנה 36 בתקנה 36(א) לתקנות העיקריות,

אחרי שורה מס"ד (11א) יבוא: מס"ד טור א' טור ב' העבירה סכומים בשקלים "(11ב) 35(14ב) 5,000"" כלומר, הקנס על הפרה של ההוראה הזאת הוא 5,000 שקלים. הסיבה שבחרנו 5,000 היא כי זה הקנס גם על נסיעה באוטובוס או ברכבת. אז רצינו שזה יהיה שווה, שוויוני. תמשיכי. "תיקון תקנה 41 בתקנה 41 לתקנות העיקריות במקום "ט' בטבת התשפ"ב (13 בדצמבר 2021)" יבוא "ח' בשבט התשפ"ב (10 בינואר 2022)". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשפ"ב (14 בדצמבר 2021)." תודה. מי בעד? עד שרון יכול היה להצביע איתי, הוא הלך?

אנחנו מצביעים פה אחד בעד תיקון התקנות. אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:44.